שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. היום יום שני, ט"ז בטבת התשפ"ב, 20 בדצמבר 2021. אנחנו מתחילים לדון בהצעת חוק שתעניק פטור ממס על מענק לזוכה בתחרות במסגרת משחקים אולימפיים ופארא אולימפיים. זה רגע

התשפ"א-2021, (פ/2094/24), של חבר הכנסת אופיר כץ הכנה לקריאה ראשונה, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על מענק ששולם לספורטאי עקב זכייה במדליה במשחקים האולימפיים או באליפויות העולם בספורט), התשפ"א-2021, (פ/2421/38), של חברי לסיעה חבר הכנסת יוסי שיין הכנה לקריאה ראשונה, והצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התשפ"ב-2021, (פ/2422/65), של חבר הכנסת סימון דוידסון הכנה לקריאה ראשונה.

רגע נדיר של תמימות דעים בין קואליציה לאופוזיציה. מה שאנחנו נצטרך לעשות כרגע זה למזג את הצעות החוק שמונחות על שולחננו ואחר כך נתחיל לדון לגופו של עניין ונבין מה המשמעויות של פטור ממס למשחקים אולימפיים ופארא אולימפיים תחרויות נוספות כמו אליפויות עולם, אליפויות אירופה ואולי עוד דברים שיעלו פה בוועדה. אליפות העולם בחוק הנורבגי זה לא כולל. אבקש מיוזמי ההצעות להציג. נתחיל מהסדר שכתוב פה. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. שאלה לפני זה, בגלל שרשות המיסים נמצאת פה העברנו פה את המס על החד-פעמי. משום מה חזרו בכנסת לחד-פעמי. אם יש לך תשובה על זה? אני רואה פה רק כוסות חד-פעמיות. אין פה כוסות זכוכית. אני מביע מחאה על זה. מבקש תשובה תוך כדי הדיון. הקרטון אני מבין כי ביטלו את המס לחודשיים, אבל מה קורה עם ה? ואם זה בריאותי, מה קורה עם זה? כן. יריב לוין, בבקשה. תודה רבה. נדמה לי שאין צורך להרבות במילים. מדובר בהצעת חוק שכבר הוגשה בכנסות קודמות, נדמה לי ביוזמת סיעת ישראל ביתנו, שבאה לתקן מצב אבסורדי שבו מצד אחד, באים לספורטאי העילית שלנו שהביאו לנו כבוד והישגים יוצאי דופן ואומרים להם: אנחנו רוצים לתת לכם מענק כספי מכובד, וביד השנייה לוקחים כ-40% מהמענק הזה ומקטינים דה פקטו את המענק שהם מקבלים כמעט לחצי. זה בלתי-סביר, בלתי-הגיוני, גם לא נראה טוב. עדיף לתת מלכתחילה לתת מענק יותר קטן מאשר כל העסקה הסיבובית הזו. אני חושב שגובה המענקים שקיים היום הוא גובה סביר לחלוטין, וראוי שמי שהגיע להישגים האלה יקבל את המענקים האלה. מכאן ההצעה.

תודה, אדוני היושב-ראש. בהחלט רגע נדיר בוועדה, כי אנחנו רגילים להטיל מיסים על האזרחים. סוף-סוף אנו עושים פה מעשה שיקל על הספורטאים שלנו. נראה לי שגיא הגיע לפה עצוב... חייך, אז מה? מדינה שלמה התרגשנו מהזכיות המדהימות שראינו באולימפיאדה האחרונה, וכפי שכולם חושבים פה, אין בזה היגיון. ספורטאים שמקדישים את כל חייהם לענף שבו הם בוחרים, בדרך כלל לא זוכים לסיוע. יש הרבה שנושרים בדרך כי הם לא מצליחים לעמוד בהוצאות, אז אם אתה בא ממשפחה שיכולה לעזור אתה כן יכול להגשים את החלום,

אתה מוותר על החלום. אני בטוח שיש עוד הרבה ספורטאים שיכלו להביא הישגים אבל לצערי התקצוב בספורטאים הללו לא מספק. אלה שכן מצליחים, זה אנשים שמשקיעים את כל כספם וכל הונם להגיע לרגע הזה, ועד שהם מגיעים ומביאים לנו למדינת ישראל גאווה כזו גדולה, אבסורד שניקח מהם על הזכייה שהם מקבלים מס כזה גבוה, ואיך שראיתי את הפרסום הזה מייד הגשתי את הצעת החוק. אני מברך על הצעת החוק הממשלתית שהכניסה גם את הפארא אולימפיים סופר חשוב. אני רוצה להעלות עוד נקודה שנחשפתי אליה אחרי שהגשתי את החוק החוק שאינו אולימפי, התאחדות אילת, זו תחרות שמתקיימת פעם בארבע שנים על אותם מקצועות שלא מוגדרים כאולימפיים כמו קיק בוקס, שחמט. יש כ-12, 13, נדמה לי. גם הם מקיימים תחרות פעם בארבע שנים. אני חושב שאנו צריכים להכליל גם אותם. גיא, זה לא שיש לנו מאות או עשרות מדובר בבודדים, פה ארד, פה כסף. גם ככה הם מרוויחים חצי מהסכום שמקבלים האולימפיים. מ-2013 עד היום מדובר אולי בשבעה או שמונה שהביאו מדליות. זה לא הרבה כסף. הם גם משקיעים את חייהם עבור ענף הספורט, מביאים גאווה לישראל ויש להכליל גם אותם בחוק הזה. אני מקווה שנעשה את זה בהסכמה או שנשנה יחד את החוק סכומים לא גבוהים, מקבלים חצי. צריך להכליל אותם.

יוסי שיין. תודה ליושב-הראש ולחבריי שגם הציעו. מייד כשראיתי את הדברים האלה, ויש לזה אחיזה במקומות אחרים בעולם. בהצעת החוק שלי שמתי גם את אלופי העולם בספורט וגם את האלופים האולימפיים והפארא אולימפיים. רבים מהם עוסקים בספורט יחידני שגם הצפי של הפעילות שלהם הספורטיבית היא לא ארוכה ודורשת ברמות גבוהות. לכן הפרס הזה שניתן על-ידי הוועד האולימפי וכן הלאה, הוא הכרה, ולכן ראוי שמדינת ישראל, כפי שאמר חברי חבר הכנסת יריב לוין - אין צורך לקחת ביד השנייה. לעיתים יש מדינות שלקח להן הרבה זמן להחליט בארצות הברית רק ב-2016 פטרו את כולם ממס, גם זה נעשה באקט נשיאותי שם. במדינות אחרות יש פטורים ברמות אחרות. הגיע הזמן בישראל. אולי איחרנו בקבלת מדליות רק אתמול היתה לנו זכייה שנייה בשחייה שהביאה לנו כבוד גדול פעם נוספת תוך שבוע וזה רק תזכורת כמה הפוטנציאל של אנסטסיה גורבנקו. אני חושב שמה שאנחנו עושים פה, מאוד חשוב.

גם בשיחות שנעשו עם שר האוצר ראינו שההוצאה הכספית בשנה של אולימפיאדה היא באמת מינורית יחסית, היו הרבה הוצאות אחרות, כך שיש פה איתות למצוינות לספורטאים הכי טובים שלנו שמביאים כבוד למדינה ומהווים דוגמה, ואם יהיה פרס כספי, זה על אחת כמה וכמה.

מציע נוסף, חבר הכנסת סימון דוידסון,

בבידוד. בוקר טוב.

עכשיו יצאתי מהבידוד, אז לא יכולתי להגיע.

למגישים הנוספים. זה חוק חשוב, ומי כמוני יודע. אתם מדברים על הספורט, אבל אני חוויתי אותו וחווה אותו יום-יום. עד לפני מספר חודשים הייתי יושב-ראש איגוד השחייה, ואני מבין את המצוקה של הספורטאי במשך כל הקריירה שלו. הספורטאים מתחילים להתאמן בגיל מאוד צעיר, חלקם בגיל 5,

ועד שהם לא מגיעים לגיל של מצטיינים בנוער הם לא מקבלים שקל אחד ממדינת ישראל, לא מאגודות, ואין להם שום תמיכה. ברגע שמגיעים להישגים גבוהים כמו אליפות אירופה לנועה ולבוגרים, אז מתחילים לעזור להם. הנושא של המדליות באליפויות עולם, במשחקים הפארא אולימפיים, במשחקים האולימפיים, וכפי שאופיר כץ ציין בנושא של משחקי העולם, הוא דבר מאוד הוגן, כי מדובר על קריירה של הרבה מאוד שנים. זה לא שנת מס אחת, שההורים והמשפחה, כל העול הכלכלי עליהם. לכן מדינת ישראל בחוק הזה מוקירה את הספורטאים, מוקירה את המשפחות על המאמצים של כל כך הרבה שנים, ואנו צריכים זה יום שמחה לכנסת שהכנסת מוקירה את הספורט ואת הספורטאים עצמם. לגבי הנושא של משחקי העולם - נכון שזה לא ענף אולימפי או פארא אולימפי, אבל מדובר בעשרות ענפים שלא בתוך הקטגוריה של המשחקים האולימפיים. זה פעם בארבע שנים. במשחקי העולם האחרונים זכו ארבעה ספורטאים במדליות, אף אחד מהם לא זהב. במשחקים הקודמים היה רק אחד. הם מקבלים 50% מהמענק שמקבלים הספורטאים האולימפיים כך שלא מדובר בהרבה כסף. מן הראוי שנוסיף אותם גם לחוק הזה, כפי שרשום בחוק אצלי. זה מחזק את כל הענפים שהם לא אולימפיים. תודה רבה, מחזק אתכם, ומקווה שנעשה היום את הדבר הנכון ושיעבור לשלום.

אנו צריכים להצביע על מיזוג הצעות חוק. לפני כן חברי כנסת נוספים שרצו לדבר. בבקשה. אני חושבת שההצעות כולן הן ראויות. אנחנו מדינה שתמיד שמה לדגל את העידוד בהישגים, בפריצה, ואין כמו הספורט בנושא הזה שמציב אותנו במקום הזה. חשבתי רבות על נושא המס. בעצם במיוחד בהמשך למה שחברי חבר הכנסת סימון דוידסון אמר המקצועות האלה, להבדיל ממקצועות אחרים מדינת ישראל לא משקיעה בהם במו"פ, לא משקיעה בהם בשכר. הם עושים את זה בעצמם גם בזמן שלהם, של המשפחה שלהם. מי מאתנו לא מכיר ספורטאי שכל המשפחה מתגייסת מסיעה אותו, מוותרים על דברים אישיים שלהם, ולכן לקחת מהם מס על משהו שהם אלה שבנו, הם היו המקורות שלו ולא תמיכה של המדינה נראה לי לא מתאים. לכן יש להעצים את זה, מעבר להסברתיות ולתרומה של זה למדינת ישראל. אני מקבלת ותומכת.

עופר. תודה. אני מברך את היוזמים. אני חושב שזה חוק חשוב מאוד שמקווה ומאמין שיעבור. אני רוצה להוסיף עוד דבר שעלה בעבר באחד הדיונים המצב הבלתי נסבל של הספורטאים במדינת ישראל מבחינת התקצוב. שני דברי: ראשית, יש תת-תקצוב של ספורט נשים באופן קיצוני. המספרים שהוצגו בפניי,

שידעתי שיש תת-תקצוב בספורט נשים, כשראיתי את אחוזי ההשקעה בספורט נשים, אני הזדעזעתי. זה דבר שחייבים לעשות בו מהפכה ממשית. דבר שני, לגבי מקצועות מסוימים בספורט, בעיקר המקצועות האינדיבידואליים, אם כי לא רק, שגם שם ספורטאים שיכולים להיות מצטיינים לא מצליחים להגיע לזה. כלומר טוב מאוד שהחוקים האלה עולים, ויהיה פטור ממס לספורטאים שכבר זכו, אבל אולי, נחשוב לראות איך שאותם כספים יופנו גם לספורט כדי ליצור ספורטאים מצטיינים לא רק אחרי שהם כבר מצטיינים.

תודה. אני רוצה לספר לכם את הסיפור של איאד שלעבי, צעיר משפרעם, חירש אילם על כיסא גלגלים, שזכה בקיץ הזה בזהב בפארא אולימפיאדה בשחייה. מה שקרה עד שהוא זכה במדליית הזהב, הוא נסע כל יום עם אבא שלו לאימונים משפרעם לחיפה, נסיעה בין 45 לשעה. אבא שלו הסיע אותו בחזרה. בסופו של דבר גיבורים כאלה הם גיבורים שקופים. הם באים ממקומות פריפריאליים, ואנחנו צריכים לעשות את המעט שאנו יכולים לעשות כדי לתמוך - ואני מסכימה עם עופר לא רק באלה שכבר הגיעו וקיבלו את הזהב אלא גם בצעירים שיש להם הפוטנציאל.

אם אפשר להוסיף למה שנאמר פה העלו את הסיפור אז חשוב לי לספר אותו הסיפור שמצטרף לסיפור - אבא שלו מלווה אותו. כל פעם שאבא שלו יוצא מהארץ, כי העבודה שלו לתמוך בילד שצריך אותו, מתאפס לו הזכות לביטוח לאומי. כלומר מעל עשר שנים לא קיבל ביטוח לאומי. כשנודע לי על זה, דיברתי עם מנכ"ל ביטוח לאומי, והיינו צריכים לעשות הליך חריג, ואבא שלו קיבל עכשיו שבע שנים אחורה. שימו לב כמה משלמת המשפחה מעבר. אני מקווה ששומעים אותי עוד שיש להם הבעיה הזו אנחנו הכתובת. זה סוג של המשפחה מממנת את המדינה. הם מייצגים אתה מדינה.

אני כמובן מברך על ההצעה. אני איש ספורט הספורט הוא חלק אינטגרלי מחיי מגיל צעיר, וסוף-סוף בכנסת הזאת במיוחד התחלנו גם לדבר על הספורט, גם לתמוך בספורט, גם הגדלנו את תקציב הספורט ב-25%, גם עוד מעט נתחיל לשחק... יחד עם התמיכה אני חייב לשים כוכבית אני מבין למה גיא עצוב ברמה המקצועית אני לא חושב שלתת פטורים ממס הכנסה זו הדרך. הייתי מעדיף שהיינו מגדילים את המענקים, אבל אם כבר יש לנו הזדמנות לתמוך בספורטאים שלנו כי הם שנים רבות נמצאים במצב של תת-תקצוב וחוסר תמיכה מהמדינה, סוף-סוף אנו עושים פה צעד משמעותי בכיוון הנכון אז אני בהחלט מתכוון לתמוך בהצעה.

תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כל, אני מברך על ההצעה וכמובן שאני תומך, אבל אם אנחנו בודקים את כל אלה שזכו במדליות, אנחנו לא רואים שהגיעו למצב של עושר שאפשר לקנא בהם. הם מגיעים בזיעת אפם, במאמץ, בתמיכת המשפחה, ומה שעוד שבדרך כלל מרביתם מגיעים ממשפחות עניות. אנחנו מצד אחד, רוצים להשקיע במתקנים, רוצים להשקיע במגרשי כדורסל, מגרשי ספורט שיהיה להם הבסיס, היסוד כדי שיגיעו לאן שיגיעו. הם מייצגים אותנו. המדליה היא למדינת ישראל, אבל גם במתקנים אנחנו - לא בונים להם מתקנים, בכפרים הדרוזיים הנוצריים, בפריפריה,

אין מתקנים. אין תוכניות בנייה. אם הם מגיעים לאן שהם מגיעים, אפשר רק להצדיע להם. לקחת להם מהמעט שקיבלו זו חוצפה. לכן אני מבקש ומאמין שכולם יתמכו בחקיקה כזו כדי לעודד עוד מתחרים, שיהיו לנו עוד מדליות. תודה.

חוק חשוב. יש פה סוג של קונצנזוס אז לא ארחיב. מספיק לצאת אל כל האוכלוסייה הלא יהודית באשר היא דרוזים, נוצרים,

צ'רקסים, כדי לראות שאפילו בריכת שחייה מינימלית לא קיימת שם שלא לדבר על מגרשי ספורט, כדורגל, כדורסל או כל דבר שקשור לעשייה ספורטיבית או תרבותית או של העשרה. בזה יש לטפל ולשים את זה בראש סדר העדיפויות. החוק הזה חוק טוב. לא יכול להיות שמשפחות יממנו את מדינת ישראל כשהם יוצאים לייצג את מדינת ישראל. כולנו אוהבים למחוא להם כפיים ולא תורמים כשהם מצליחים, ולא תורמים כהוא זה, כדי לייצר או לקחת חלק אמיתי בהצלחה הזו.

לגבי התחולה של החוק שזה ייכלל גם בשנת 2021. אם לא נעביר את זה עד סוף החודש, הם לא יקבלו? אני עוד לא יודע. אני מבקש מכם להצביע בעד המיזוג של כל הצעות החקיקה הפרטיות להצעה הממשלתית. נצביע, ואם המיזוג יתקבל, נצביע לגופו של החוק. המיזוג נעשה בהתאם לסעיף 84ד לתקנון. הוועדה רשאית, באישור ועדת הכנסת, למזג את הצעות החוק. הצעת החוק שעברה קריאה ראשונה זו הצעה ממשלתית, והפרטיות עברו טרומית, ולדון בהן בנוסח שאושר בקריאה הראשונה, כלומר על בסיס הנוסח הממשלתי. אני מבקש להצביע בעד מיזוג הצעות החוק להצעה הממשלתית שעברה בקריאה ראשונה. מי בעד?

הצבעה בעד המיזוג פה אחד.

נעביר בקשה לוועדת הכנסת לקיים דיון על זה מהר ככל הניתן כדי שיוכלו לאשר. אבקש מנציגי הממשלה להציג את הצעת החוק הממשלתית. בבקשה. בוקר טוב. ההצעה הממשלתית היא די פשוטה. הרקע הוא שללא תיקון החקיקה ספורטאים במקרה של אולימפיאדה הם כמובן ספורטאים מקצועניים לא מדובר פה במשהו ארעי או חובבני או תחביב. לכן בדרך כלל זה מסווג כהכנסה מעסק, חייב בשיעור מס שולי, וכדי לפטור ממס צריך לתקן את הפקודה, את סעיף 9, שזה מה שמוצע בהצעה שלפניכם. הרעיון לא היה לתת רפורמת עידוד הספורט לכן יש פתרונות תקציביים, אלא הכרה התחרויות שיש בהן ממד שרבים בציבור עוקבים אחריהן ושמחים בזכיות. זה מין נחלת הכלל. הפטורים בסעיף 9 דנים במסורה. אין הרבה פטורים בסעיף 9, בטח פטורים אישיים. חברי הוועדה צריכים לקחת זאת בחשבון ככל שהם מעוניינים להרחיב את זה. אני מבקש שתתייחס לסוגיה של אליפויות עולם ואליפויות אירופה. אין לנו עדיין הערכה תקציבית. הרעיון בהצעה הממשלתית קיבלנו הערות להרחבות, זאת ואחרות. בשלב של הנחת ההצעה- - - ממי קיבלתם הערות? היתה התייעצות עם משרד הספורט. דובר על אילת. מה העלות התקציבית? העלות זה רק אף אחד לא יופתע אם לא מדובר פה במאות-מיליונים, ההרחבות האלה. כפי שאמרתי, יש המסר שמעבירים. הפטורים ניתנים במסורה. אפשר לעשות את זה. זה תלוי בחברי הוועדה. חוק עידוד הספורט. ואפשר לעשות את זה כפי שאמרתי לדברים הסמליים שהם נחלת הכלל ורבים בציבור עוקבים אחריהם ושמחים ומוספים כבוד וגאווה. לא מצאתי איפה כתוב שזה במסורה. זה הפרשנות לתקנה או לחוק. זו המדיניות. בוא נדבר על מה כתוב. אין הרבה פטורים אישיים בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה. זה מה היה. לכן ב"ה יש ממשלה וכנסת שרוצים לשנות. בחרת בשני הנושאים שדיברת עליהם, אמרת מסורה. רציתי לדעת על מה זה מתבסס. אם זה לא מתבסס על עמדה שלך בסדר. הדבר השני, אמרת שכוונת סעיף 9, שזה ייתן מענה לענפים סמליים שמייצגים את נחלת הכלל. המטרה שלנו היא לשנות את זה. אם ראינו מה קרה בפארא אולימפיים במשחקים האחרונים, ראינו איך תחרות ששנים לא נצפתה, הביאה המון גאווה למדינת ישראל, ולא היה מישהו שלא עקב אחרי זה. לכן חלק מהעניין זה לעודד את הדברים האלה. כמו שאנחנו עושים חוקים מסוימים, נדבר על הממותקים כדי לשנות הרגלים. הרי לא המס הוא הנושא. כמו שאנחנו עושים חד-פעמי כדי לשנות הרגלים בואו נישאר עם אותו קו. יוסי שיין, בבקשה. ראש האופוזיציה דהיום בזמנו, היה זה שקידם את הפטור ממס לחתני וכלות פרס נובל, ואחר כך היתה החלטה לפטור אותם. הכול נמצא בתוך העניין. אני לא חושב שצריך לעשות פה יום לימודים ארוך אם אפשר לומר את המשפט הזה. העסק ברור. הישגים יוצאי דופן דיברנו על כאלה שמקבלים מדליות אולימפיות וכאלה שהם אלופי עולם. אני חושב שהקטגוריות הן ברורות. זה לא להפיץ את זה לכל מי שזוכה במשהו, וזה בסדר וראוי. ראוי לפעמים להחריג אנשים יוצאי דופן. מדינת ישראל, אנחנו מקווים שתהיה משופעת ביוצאי הדופן האלה, אבל כפי שזה נראה היום כרגע, זו ברכה. הוויכוח גם עם האוצר וכן הלאה - יש לנו החריגים והם קיימים, כפי שאתה יודע. אני רוצה להבין על מי החוק, כפי שהוא כתוב היום. מיהם הספורטאים האלה? ספורטאים במקומות הראשון, השני והשלישי במשחקים אולימפיים ופארא אולימפיים. בדברים שאמרתי אין התנגדות לא אמרנו שום התנגדות לשום הרחבה ולשום תגמול. נתתי רק את הרקע לנוסח הממשלתי. אתם יודעים לומר באילו ענפים מדובר, באילו מענקים מדובר? כל הענפים האולימפיים. המענקים משתנים לדעתי ממשחקים למשחקים. המענק של המקום הראשון הוא לא של השלישי. לקחת שלוש, חמש שנים אחורה, משהו שייתן לנו כיוון. שנדע כמה כסף. הרי גבו. כפי שחבר הכנסת דוידסון ציין לגבי משחקי עולם, שזה המקבילה של המשחקים האולימפיים בענפים הלא אולימפיים, מדובר בזוכים בודדים ואני מציע לצרף את זה. אופיר כץ,

חלק מהמידע יש לנו למשל,

שאמרו לנו שהם מקבלים 50%. צריך לדעת כמה בתחרות עולם או אירופה, כמה הם מקבלים. דבר שני, כולנו באותה עמדה. בסוף זה דגל ישראל שמתנוסס וההמנון שלנו שזה מקום ראשון. אין הרבה כאלה. אם כבר יש כאלה, צריך לחזק ולתת להם כל מה שאפשר. לגבי התחולה, בממשלתית לא רשום התאריך. זה אומר שאם עד סוף החודש אנו לא מעבירים את זה, אלה של 21' לא יוכלו לקבל. לכן אני חושב שצריך להכניס גם את התחולה, להדגיש שזה יהיה גם 21', גם אם נעביר את החוק בינואר. לא נתנגד למה שחבר הכנסת אופיר כץ מציע, להכניס לנוסח שזה יחול על 21'. אנו מקווים שהצעת החוק תעבור כמה שיותר מהר. אבל אתה רואה מה קורה בכנסת. אי-אפשר להבטיח את זה וחבל שהם יפספסו את זה. משרד הספורט, בבקשה, יואב רם, מנהל תחום בכיר, ספורט. בבקשה.

אבקש מחנן דנציגר, סגן ראש מינהל הספורט, להתייחס לדברים. בוקר טוב. כמובן אנחנו מחבקים ומאמצים את כל מה שנאמר פה. אני חושב שחלקם פה ספורטאים, במיוחד ולדימיר, שממש היה ספורטאי, אבל כולם מבינים את המשמעות של מה זה להיות ספורטאי. אנחנו רק אומרים לכם תודה רבה ומחכים שזה ייגמר ונוכל לחלק את הכסף בלי שייקחו להם מיסים. תתייחס בבקשה לספורטאים בענפים שהם לא אולימפיים ואליפויות העולם ואליפויות אירופה מה המשמעויות. אין הבדל בין ענפים אולימפיים ללא אולימפיים, בטח לא ברמת ההשקעה של הספורטאים. אני חושב שכל מי שמתעסק בספורט, מבין בזה. כולם מתאמנים באותה כמות של שעות, באותה אינטנסיביות. הצרכים שלהם מבחינת תחרויות זהים, אותו סגל מאמנים, אותה מעטפת.

יש זליגה של ענפים שמגיעים מהלא אולימפי לאולימפי וחוזרים. זה תופעה שקורית בשנים האחרונות באולימפיאדות האחרונות. אני חושב שחברי הכנסת אמרו את זה בצורה ברורה. אבל מי משלם מענק לאלופי העולם ואלופי אירופה?

הספורט. הוועד האולימפי ברובו ניזון ממדינת ישראל, ממשרד הספורט. מקבל את הכסף לפי קריטריונים. יש תבחינים מאוד ברורים, איך מחלקים את הכספים 500, 250 ו-125 בהתאמה. הענפים של משחקי אילת מקבלים 50%. הפארא אולימפיים מקבלים 100%. באליפויות עולם זה 100,000, 100, 50 ו-25. לכל ענף ספורט? כן. ואם זה ספורט קבוצתי ולא יחידני? ביום שתהיה לנו מדליה בספורט קבוצתי נראה לי שתצטרכו להעביר החלטה אחרת. היה בג'ודו. זה לא נקרא. לא ניכנס לזה. אנחנו מנסים להעביר פה חקיקה. רוצים לקבל ממך תשובות כי אתה איש מקצוע. התחושה היא שאנחנו בסוג של שיחת חברים, אבל אנחנו צריכים לקבל פה החלטה. אנחנו רוצים לדעת מה הקריטריונים, באילו ענפים מדובר, מה אולימפי ומה לא ומה ההבדלים ביניהם, מה המשמעויות של ספורט קבוצתי. אם אנחנו עושים חקיקה, בוא נעשה אותה בצורה מסודרת. לכן אני מבקש שתתייחס לכל הסוגיות בצורה רצינית. אני מתייחס בצורה רצינית. יש 29 ענפים שהם לא אולימפיים ויש 34 ענפים אולימפיים. לספורט הפארא אולימפי יש גוף אחד שמרכז אותם. מספר הזכיות באולימפיאדה, כמו שראיתם השנה, שזה היה הישג מטורף, היה ארבע זכיות. הג'ודו נקרא כביכול תחרות קבוצתית אבל זה נקרא ענף אישי. זה לא נקרא תחרות קבוצתית כמו כדורגל או כדורסל. בענפים הלא אולימפיים העבודה הטובה שלהם הולכת ומתקדמת. ב-2017 בפעם האחרונה היו שישה בארד ואחד בכסף. אני מקווה שב-20' בברניגהאם יהיו שם כמה מדליות זהב כי יש שם ספורטאים ברמה שהם ברמה הכי גבוהה. זה בנושא המקצועי, שאתם שואלים אותי כמה פחות או יותר זוכים. בנושא של אליפות עולם, אליפות אירופה, יש עשרות וזה בכל הענפים. יש ענפים מאוד בולטים במדינת ישראל

שחייה, שייט, ג'ודו. מרובם יוצאים לנו הספורטאים שקוטפים את המדליות. בשאר הענפים מאוד קשה לזכות ולהגיע למקומות של 1,

3 באליפות אירופה, אליפות עולם. באולימפיאדה נבחרת הג'ודו זכתה במדליה קבוצתית. איך חולקו המענקים? הם יקבלו 125 שמחולק לכולם. תוך כמה זמן יועבר התשלום? אני מקווה שבימים הקרובים. אנחנו בסגירת חשבונות. אנחנו במבחני תמיכה אחרונים שלנו. אני מקווה שבשבוע הקרוב נעביר את כל הכסף, את כל מה שצריך ואת כל הענפים המובילים לוועד האולימפי, להתאחדות אילת, לפארא אולימפי גם שם יש זכיות יפות. נעביר את הכסף עוד השבוע ויוכלו לחלק את זה בטקס מסודר ומאורגן.

אני רוצה לקבל מכם נוסח להכנסה לנוסח החוק של זכיות באליפות עולם ואליפות אירופה. זה אני מבין, נותן פתרון לכל הענפים הלא אולימפיים. לא לאילת - זה משהו אחר. נשמע את אילת. אריק קפלן. בוקר טוב. תודה רבה על הדיון ולכל מציעי החוק. זו מהפכה, לתת לספורטאים הבכירים שלנו כזו הטבה. אני מנכ"ל ונשיא התאחדות אילת. לספורט הישראלי יש שלושה ראשים הוועד האולימפי, הוועד הפארא אולימפי והתאחדות אילת, שזה הוועד שאינו אולימפי.

מקווה שכשנאמר ספורטאים מדובר גם על פטור למאמנים שלהם, כי הם זוכים באותו מקום, וללא המאמנים הם ספורטאים. לכן אני מאוד מקווה שהפטור יחול גם על הפרס למאמנים, כי הם מקבלים באותה הזדמנות שהספורטאים מקבלים הם מקבלים פרס בהתאם לזכייה של הספורטאי. אני מקווה שזה נלקח בחשבון. זה לא נלקח בחשבון. זו הערה שקיבלנו והעלינו אותה למקבלי ההחלטות. מאמנים - זה המקצוע שלהם לאמן. יש פה ממד סמלי של תגמול על ההישג. זה החלטה שלכם, בסופו של דבר. לו היה מדובר באוכלוסייה שזה המקצוע שלה, זה מה שהיא בחרה לעשות, לא היינו מקימים פה את הדיון. יש פה עוד סוגיה לעיתים לאותו ספורטאי יש מספר מאמנים. נאמר על-ידי גיא שמדובר על ספורט מקצועני וספורט ש- - - ולנו יש משחקי העולם. זה קצת מבלבל עם אליפויות עולם. משחקי העולם זה האולימפיאדה של הענפים שאינם אולימפיים, זה נערך פעם בארבע שנים. מדינת ישראל באמצעות הספורטאים שלנו זכו ב-2009 במדליה אחת. ב-2013 במדליה אחת, ב-2017 השגנו כבר שש מדליות. באילו ענפים? אגרוף תאילנדי, ג'ירג'יצו, קיק בוקס, ענפים שמחר יכולים להיות אולימפיים לצורך העניין. במשחקי העולם משתתפים טיפוס למשל שעכשיו כולם מדברים עליו ועוד ענפים כמו אמריקן פוטבול ודברים כאלה שיש בו צופים לא פחות מהיאבקות לצורך העניין, שהם אולימפיים, עם כל הכבוד לענפים אחרים. כאמור זה נערך רק פעם בארבע שנים. הטופ שבטופ, מגיעים בין שמונה לעשרה הכי טובים בעולם לאירוע הזה. ההעפלה לשם יותר קשה מהגעה לאולימפיאדה, כי המשחקים מפורסמים יותר, לכן ממש קשה להגיע. אם מצליחים להגיע למדליה, קל וחומר. מדובר על ספורטאים שזה עיסוקם המרכזי. הם מתאמנים ארבע שנים לאותם יומיים שנערכות התחרויות. כאמור הם מקבלים מראש 50% ממה שמקבלים הענפים האולימפיים והענפים הפארא אולימפיים אבל התקצוב שלהם בא מאותה תקנה ממשלתית של משרד הספורט. כאשר משרד הספורט מחלק את התקציב, הוא מחלק תקציב לוועד האולימפי על הזכיות האולימפיות, לוועד הפארא אולימפי על הזכיות של הספורטאים שלו ולהתאחדות אילת על הזכייה במשחקי עולם, וזה בא מאותה תקנה תקציבית שממשלת ישראל ומדינת ישאל החליטה לתקצב את המשחקים. לכן אין שום סיבה ספורטיבית או אחרת להפלות ספורטאים שפועלים מעבר לזה, לצערי הרב, בגלל הסכומים, מדובר אולי מ-2019 עד היום, ב-12 שנה, במס שמדינת ישראל היתה מפסידה 300,000 שקל או 400,000 שקל אני מעריך שהמדינה היתה יכולה להסתדר בלי זה. גיא. נבדוק את הדברים, נבדוק כל בקשה. ככל שגולשים לפריפריה של הדברים, צריך לראות מה מגדירים, מה זה אליפות עולם. משחקי עולם. לא אליפויות עולם. יכול להיות אני לא אומר כי זה לא נבדק לעומק - שההבחנה בין ספורט לתחביב מסוים או למשחק מסוים אולימפיאדה, כולם יודעים מה זה. גם אליפות עולם כולם יודעים מה זה. אליפות עולם למה? כל ספורט שהוא. יש שיגידו ששחמט זה ספורט. בסוף יש לך תקנה שממנה משרד הספורט משלם את המענקים.

על שחמט? כן, הוא משלם. אין מדליות בשחמט במשחקי עולם. פרסים יש? יש במסגרת אולי אליפויות אירופה ועולם.

אמרת ששחמט זה בארגון שלכם, שמתחרים פעם בארבע שנים. לא כל ענפי אילת מתחרים במשחקי עולם. שחמט זה לא באילת. אני מציע שנעשה משהו פשוט. בסוף משרד הספורט מתקצב את הספורטאים האלה, ונותן להם מענקים על הזכיות, אז תבדקו מה מופיע שם, ואז נוכל לבחון מה נכנס לחוק, כן או לא. תביאו לנו רשימה, באילו ענפים מדובר, שנבין.

שבכל מקרה אנחנו לא יכולים להצביע על החוק, כי אנחנו מחכים לוועדת הכנסת, אנחנו לדיון הבא שיקרה אני מקווה השבוע כדי שנוכל להספיק להניח את החוק עוד השנה במליאה, אני מבקש לקבל נוסח שכולל גם את אליפויות העולם ואליפויות אירופה וגם להתייחס לסוגיה של ענפי אילת. אין בזה כסף בכלל. גם וגם. אני פשוט לא יודע מה זה. כל עוד זה על אותו בסיס, אין שום סיבה להחריג אותם. וגם התאריך, שיהיה רשום 2021. שיהיה גיבוי,

לא מתנגדים לזה. נבדוק. הם עוד לא שילמו מענקים בכלל. אתם מחייבים את זה על בסיס מזומן, נכון? אם המענק ישולם בינואר 22', זה ייכנס ל-22'. אנחנו נוודא בנוסח שהמענקים על האולימפיאדה האחרונה משולמים.

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:25.